נוכל ככה להסתייע בשני צוותים מסורים ומצוינים שיובילו שינויים וחקיקה, כמובן בעזרת הוועדה שלנו, בתחום השלם והכולל. אני חושבת שזה יכול להיות באמת רק לטובת קידום התחום.

ניגש להצבעה. מי שבעד הקמת ועדת המשנה שירים את ידו. מי נגד? אין, וגם אין נמנעים. הצבעה אושר אני מודיעה בזאת על הקמתה של ועדת המשנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ברשותו של יושב הראש יוראי להב הרצנו. אני מתנצל, אני צריך לצאת. תודה רבה חבר הכנסת פינדרוס. בבקשה, יושב ראש ועדת המשנה. אני אהיה מאוד קצר. אני חושב שהצורך שלנו להבטיח מקום שווה ומלא לאנשים עם צרכים מיוחדים הוא קריטי וחיוני, כדי באמת להבטיח לכל אדם את זכות היסוד הכי בסיסית: להשתלב באופן מלא בחברה, בחינוך, בתרבות, בתעסוקה, לממש את החיים שלו ושלה. אני רוצה להודות לך, גברתי יושבת הראש, שאני יודע שהנושא הזה כל כך קרוב לליבך, כך שמצאת להקים לא ועדת משנה אחת אלא שתיים, על מנת באמת לכסות את כל העבודה שדרושה - ולצערנו דרושה הרבה מאוד עבודה. גם חברת הכנסת פינטו וגם אני נעבוד יחד על מנת באמת לעשות מה שצריך - וצריך הרבה - בשביל לאפשר לכל אדם בישראל לממש את חייו באופן מלא. אני רוצה להודות לך ולומר שאני מאוד מצפה לעבודה משותפת איתך כדי לעשות עבודה משמעותית בנושא הזה. אני מאוד מצפה לכך. תודה רבה. תודה רבה לך, יוראי. האמת שאני מוכרחה לומר בכנות שאני מאוד שמחה שאתה לוקח על עצמך את ועדת המשנה הזו. אני יודעת כמה זה חשוב לך, כמה אתה פועל ומתוך הלב, בצורה באמת חד-חד ערכית. אתה נותן את כל הלב שלך, מתוך אמונה שלמה ביכולות שלך, ובעצם במחויבות של החברה עבור אנשים עם מוגבלויות - לשלב, להכניס אותם, לא להשאיר אף אחד בחוץ, ולתת להם את כל האפשרויות וההזדמנויות כדי שיחושו באמת חלק מהחברה. אז תודה רבה. הרבה מאוד בהצלחה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. בוקר טוב. מברוק יוראי. אני מאחל לך המון הצלחה. ההצלחה שלך היא הצלחה של כולנו. אנחנו תמיד נשמח לשתף פעולה בעניין הזה. כפי שאתה יודע, אנשים עם מוגבלויות גם בחברה הערבית סובלים מהדרה כפולה אם לא למעלה מזה. הם סובלים מאפליה והדרה בגלל היותם חלק מהמיעוט הערבי בארץ, וגם בגלל העניין הזה של הצרכים המיוחדים והמוגבלויות הם סובלים. אנחנו תמיד נשמח לשתף פעולה. אני מאחל לך המון-המון הצלחה בתפקיד החדש. תודה רבה, חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת מרעי, בבקשה. באמת בהצלחה. גם מגיע לו, ואנשים שבאמת לוקחים על עצמם להיות אחראים על נושא שהוא באמת טעון בערכיות ואנושיות, באמת מגיע להם את מלוא הכבוד וההערכה. אנחנו לרשותך כמובן, מה שתצטרך - אנחנו פה. שא ברכה, וחובת ההוכחה עכשיו עליך. על כולנו. אנחנו איתך. הצלחך - הצלחתנו, יוראי. תודה רבה לכולכם. בבקשה, יהודה דורון. רציתי לברך על הקמת הוועדה הזו.

במיוחד בימים האלה כשמנסים כרגע, פה בכנסת, לשנות את התקנות כדי שנכים לא יוכלו להיכנס למסעדות ולכל מיני מקומות. אני שמח על זה שהקמת את הוועדה, שנוכל לדבר ולנסות לעזור לנכים. תודה רבה. אני מוכן להיות לרשותכם. יש לך פרטנר מצוין, יוראי. אתם תסגרו עם מנהלת הוועדה לגבי הלו"ז להמשך. אני נועלת את הדיון. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:58.